שלום לכולם, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת המדע והטכנולוגיה בנושא השלכות הרפורמה במערכת המשפט על המחקר האקדמי והמו"פ בישראל. כבר מספר שבועות שאנחנו שומעים על הסכנות